אני מתכבד לפתוח את הישיבה השלישית היום של ועדת העבודה והרווחה. על סדר-היום: הצעת חוק שירותי רווחה (זכויות נשים ששהו במקלט לנשים מוכות) (תיקון - העלאת סכום מענק ההסתגלות ושינוי מועד תשלומו), התשפ"ג-2023, של חברי הכנסת פנינה תמנו, אליהו רביבו, יוסף טייב, נעמה לזימי, שרון ניר, קטי שטרית, מירב בן ארי ומשה סולומון. בבקשה. אדוני, תודה על זכות הדיבור. אציג במקום חברתי היוזמת חברת הכנסת פנינו תמנו שאטה שהיא יוזמת ההצעה הזו שהיא יושבת-ראש הוועדה לקידום מעמד האשה, אציג את ההצעה. ההצעה הזו נועדה קודם לחזק את הנפגעות ולהחליש את התלות הכלכלית בפוגע. זה דבר מאוד חשוב. אנו רואים לנגד עינינו את הנפגעות. לפי דוח של מרכז המחקר והמידע של הכנסת מיוני שנה שעברה שמאושש את החששות שכולנו מכירים, ומצביע על נתונים מדאיגים ש-15% מכלל הנשים שעזבו מקלט לנשים נפגעות אלימות בכלל, לנשים מוכות, חזרו לאחר מכן לחיות עם בן הזוג. כשאנו מסתכלים על הנתון הזה, הוא מבחינתנו סוג של נורה אדומה, שלא לומר פרוז'קטור כי אנו מבינים שיש לחזק את אותן נשים, ולאפשר להן להשתחרר מהתלות הכלכלית שיש להן בפוגע. לפי הדוח אנו ידעים גם מכירים את זה היטב בוועדה לקידום מעמד האשה, שיש 16 מקלטים לנשים נפגעות אלימות, בהם יכולים לשהות במקביל 200 נשים עם ילדיהן לצדן ויש 21 דירות מעבר לנשים מוכות או נפגעות אלימות כדי לדייק בניסוח. כל אלה מהווה מאגר נשים שאנו צריכים לראותן לנגד עיינו ולאפשר להן כמדינה להשתחרר ממעגל הפגיעה ולהיות במקום שמאפשר להן לייצר שגרת חיים תקינה ולהשתחרר מהתלות אני מדגישה את זה. בשנים 20185, 2019 הוגשו לבתי המשפט של דיני משפחה קרוב ל-10,000 בקשות לצווי הגנה. אנו מבינים שהנושא הזה, כשאנו מסתכלים עליו ברמה של מסות, זה תופעה שעלינו להסתכל עליה ולטפל באותן נשים, לראותן לנגד עינינו. קרוב ל-600 תלונות הוגשו למשטרה במעלה הדרך להפרת צווים אלו. אנו מבינים שאנו צריכים להתעסק בזה במעגל רחב, יש גם חוק האיזוק האלקטרוני שאתם מכירים את ההיסטוריה שלו - לא נרחיב אבל הנשים האלה בהקשר הכלכלי, אנו חייבים להיות אלה שמתייחסים אליהן בכובד ראש ונותנים להן מקום. המציאות הזו שבה אשה יוצאת ממקלט לנשים נפגעות אלימות, מוצאת עצמה לעיתים חסרת כול, ללא קורת גג, עם אמצעים כלכליים דלים, מחייבת תשומת לבנו והפעילות שלנו. היוזמה של הצעת החוק הזו היא בדיוק לשים במרכז את אותן נשים. החוק הזה מציע שינויים מהותיים בתמיכה שאנו נותנים לנשים יוצאות מקלטים נשים מוכות ויוצאות אותן דירות ולהבטיח בסופו של יום את ההסתגלות המוצלחת של אותן נשים מחוץ למקלט ואולי גם פתח לחיים חדשים. גם לאחר עזיבת מערכת יחסים אלימה וגם לאחר סיום שהייה במקלט אנו מבינים שיש תהליך הסתגלות ארוך שעלינו לתת לו מקום. ממחקרים עולה ששיקום כלכלי כזה יכול לקחת בין 3 -6 שנים. לכן היכולת שלנו לתת סוג של מענק ראשוני עד התארגנות אותה אשה והמשך יצירת שגרת חיים אחרת,

יותר מוגנת, פחות תלויה יש לו חשיבות רבה מאוד. לסיום, כפי שאתה רואה,

זה בין 8,000 ל-13,000 שקל בהתאם למדרגות השוות, מספר הילדים. בסוף החוק הזה מטרתו להבטיח כאמור הסתגלות בטוחה לנשים שנפגעו במסגרת זוגיות ובשאיפה לצמצם למינימום עד 0 את התלות בבעל, ולתת תקווה לאותן נשים. תודה רבה. תודה רבה. חברת הכנסת דבי ביטון, בבקשה. כבוד היושב-ראש, תודה. דיון מאוד חשוב. יישר כוח ליוזמים. ברשות כבוד היושב-ראש אפתח בחיזוק זרועו הביטחון בפעולה החשובה מאוד בג'נין, ואשלח ברכות ואיחולים לשלומם של כל החיילים שישובו הביתה לשלום. לא אחזור על דברי חברתי חושבת שהיא סיכמה, ולא אבזבז את זמנה היקר של הוועדה. עברתי על תיקוני החוק. יש לי בעיה בסעיף 2 בעניין המדד. המדד צריך להיות מצוין שזה רק במקרה של עלייה. מהניסיון שלי במזונות, כשהיה רשום בהסכמים מדד - כשהמדד היה יורד היינו פוגשים נשים שהמזונות היו יורדים להן כי זה בכפוף למדד. התיקונים משתלבים בסעיף הקיים. בהתאם לשיעור עליית המדד. חשוב שזה יהיה קרן. בנוסח שיש לפנינו- - - לי יש היסטוריה עם אימהות שהיו מקבלות מזונות, וכשהמדד היה יורד, גם המזונות היו יורדים, ומאז גם בבתי משפט היינו מקבעים את זה במקרה של עלייה. בלבד זה חשוב. וככל הניתן לפני היציאה מהמקלט לא יאוחר מ-30 יום. אני חושבת שצריך לתחום קצת הזמן הוא קצת הרבה לנשים. ליוויתי נשים שיצאו ממקלטים ועברו לדיון מוגן מבחינתן, לבתים, נשים והמצב הכלכלי היה שם לא פשוט. לכן אדוני צריך לשקול אולי לקצר כי אני מניחה שהכספים יהיו וזה רק פעולה טכנית. תודה רבה.

נעבור מייד למשרד הרווחה. בבקשה. שלום, אני מהלשכה המשפטית של משרד הרווחה. אנו מצטרפים לברכות על הצעת החוק. המשרד בעקבות הצרכים של הנשים ובעקבות עליית יוקר המחיה החליט לקחת על עצמו אותה עלייה בלי דרישות של תוספת תקציבית. אני רוצה לציין, שהייתה פה הבנה, שמבחינתנו העלייה היא כ-13,000 לרף המקסימלי והתחלת העלייה היא ב-11,000 לנשים ללא ילדים, אחר כך ב-12,000 לאשה עם ילד אחד ו-13,000 לאשה עם שני ילדים ומעלה. זה הוסכם גם עם המציעה. טעות טכנית של אי הבנה. בנוסף, כן דיברו גם עם המציעה והוסכם עליה שינוי הנוסח שלא ייקרא יותר מקלט לנשים מוכות אלא לנשים נפגעות אלימות וילדיהן. לא דיברו איתי על זה. יש לבדוק את זה. אולי זה משהו שכדאי לעשות אותו לקראת שנייה ושלישית ולא עכשיו, אבל זה משהו שמוסכם על כולם. יש לבחון תיקונים עקיפים. זה נדון בהצעת חוק דומה. היועצת המשפטית אומרת שזה הגדרה אחרת לגמרי. אולי נעשה את זה בין הראשונה והשנייה השלישית, תנסחו נוסח שמקובל על כולם. פשוט מינוח של נשים נפגעות אלימות וילדיהן מעבר לזה שזה המינוח המקצועי הנכון, זה ודאי ניסוח שהוא יותר מכבד ויאה כלפי אותן נשים. הנוסח שבאתר הכנסת מדבר על 20,000 שקלים. זה לא הנוסח העדכני? אני מעמותת אשה לאשה והתפרצתי רק לצורך שאלת הבהרה. השאלה שלך נשאלה. היועצת המשפטית תשיב עליה אך נתתי רשות דיבור. חשוב לי להוסיף שהמשרד בשנה האחרונה הגדיל את התקציב לסיוע לנשים נפגעות אלימות גם לנשים שלא יצאו למקלט כי אנו יודעים שלא כל הנשים רוצות או יכולות לצאת למקלט. באותה תוכנית של דף חדש, יוצאות מקלט הורחבה גם לדף חדש בקהילה שהיא תוכנית זהה שנותנת ליווי לשנה עד שנה וחצי וסל שירותים בגובה של 10,000 שקלים למעט המענק שהוא בחוק אז לא יכולנו לתת גם אותו מתוך הבנה שאנו רוצים לא להגביל את הסיוע רק לנשים שיצאו למקלטים אלא גם לנשים נפגעות אלימות, נשים שנמצאות בסיכון גבוה ושנמצאות בקהילה. לכן התוכנית גדלה בקרוב ל-6 מיליון שקלים לצורך סיוע גם לנשים בקהילה. אבקש מהיועצת המשפטית להשיב לשאלת הגב' נעמי שניידרמן. החוק היום מדבר על מענק הסתגלות בסך 8,000 שקלים. אני רוצה להעיר החוק דיבר על הצמדת אותו מדד. בדיונים שערכנו בוועדה לקידום מעמד האשה גילינו שמשך עשר שנים הסכום לא הוצמד. לכן לפי חישובים שעשינו, היום היה אמור לעמוד על כ-9,000 שקלים. בהצעת החוק הטרומית שהגישה חברת הכנסת דובר על העלאה ל-20,000 שקלים. בנוסח שהונח בפני הוועדה לדיון היום דובר על העלאה ל-13, וכאמור נאמר שהייתה אי הבנה ואמרו שהמקסימום הוא 13 וזה יתחיל ברף של 11,000 שקלים, ואז המדרגות של עוד אלף שקלים לילד אחד זה יהיה 12,000 ועוד 2,000 שקלים לשני ילדים, 13,000 שקלים. ההצעה העדכנית תעלה לאתר הכנסת? כי מה שכרגע נמצא באתר מדבר על 20,000 ולא היה לנו המידע. זה בעקוב אחר שינויים. אתמול עלה הנוסח של 13,000 שקלים.

מופיע באתר. חברת הכנסת סלימאן. תודה רבה, כבוד היושב-ראש. אני מברכת את חברת הכנסת פנינה, שהציעה את ההצעה הזו. יש באנגלית המושג זה טוב מדי מכדי

אמיתי. כשקראתי את ההצעה וראיתי תמיכה, 20,000 שקל, אמרתי: סוף-סוף הנשים יקבלו את הסיוע ואת המענק שהן צריכות, כמי שליוותה מאות ואלפי נשים שיצאו ממקלט, אני יודעת מה הצרכים שלהן. אך לצערי הרב אני שומעת עכשיו שזה ירד ל-13 וזה המקסימום, ומתחילים מ-11. וכשאת אומרת, היועצת המשפטית ענת, גילינו שזה הפך ל-13, איך הפך? הייתה הבנה בין המציעה לבין משרד הרווחה. אה, הם סיכמו ביניהם. כדאי לדעת, אם המציעה מסכימה לנוסח החדש? היועץ שלה נמצא פה כי היא בחו"ל. בבקשה.

יועץ פרלמנטרי של חברת הכנסת פנינה תמנו. כמובן היינו שמחים שההצעה המקורית שלנו בהצעה הטרומית שלנו הייתה מתקבלת על ידי משרד הרווחה. בעקבות דין ודברים בין משרד הרווחה ולשכת שר הרווחה הסכמנו להחלטה להוריד את מענק ההסתגלות ל-13,000 שקלים שזה עדיין עלייה משמעותית. בנוסח החוק מסתבר שהלשכה המשפטית כתבה את זה באופן שמשתמע אחרת שזה אומר שזה יהיה 15,000 שקלים. עכשיו הם רוצים להוריד את זה שוב כדי שההסכם שלנו יתממש. אנחנו מסכימים. נוסח החוק מדבר רק על החלפת 8,000. לכן אין פה אי הבנה. כשמחליפים 8,000 ב-16,

הייתה אי הבנה מצדנו. אנו לוקחים את האחריות. תקראי את נוסח החוק כפי שהוא באופן שיהיה ברור כדי שנוכל להצביע עליו ולהעביר את זה לקריאה ראשונה, ואז בין קריאה ראשונה לשנייה ושלישית אני סומך על חברת הכנסת תמנו שאטה שתדע לנהל משא ומתן עם משרד הרווחה שיגיעו לסיכום ביניהם.

הצעת חוק שירותי רווחה (זכויות נשים ששהו במקלט לנשים מוכות) (תיקון - העלאת סכום מענק ההסתגלות ושינוי מועד תשלומו), התשפ"ג-2023. תיקון סעיף 3. בחוק שירותי רווחה (זכויות נשים ששהו במקלט לנשים מוכות), התשע"ג 2023 (להלן, החוק העיקרי), בסעיף 3, (1) בסעיף קטן (א) במקום "8,000 שקלים חדשים" יבוא "11,000, שקלים חדשים". (2) בסעף קטן (ב), בהגדרה "המדד הבסיסי" במקום האמור בה יבוא "המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון הקודם, ולעניין יום העדכון הראשון, המדד שפורסם בחודש ינואר 2023". כלומר אנו מתחילים את ההצמדה מיום התיקון. תיקון סעיף 4. בסעיף 4 לחוק העיקרי, במקום הסיפה החל במילים "מענק ההסתגלות ישולם לאחר יציאתה" יבוא "מענק ההסתגלות ישולם בסמוך ליציאתה של האישה מהמקלט לנשים מוכות, וככל הניתן לפני היציאה מהמקלט, ולא יאוחר מתום 30 ימים מיום הגשת הבקשה כאמור". תחילה ותחולה. תחילתו של חוק זה 30 יום מיום פרסומו והוא יחול על אישה ששוהה במקלט לנשים מוכות מיום התחילה ואילך. כפי שנאמר, לשנייה שלישית נבחן את שינוי המונח. אבל יש פה אלף שקל לילד. זה נמצא בחוק הרגיל. אנחנו משנים את הסעיף היום החוק קובע שהמענק הוא 8,000, ולגבי אשה שילדיה עמה - סכום נוסף של אלף שקלים חדשים בעבור כל ילד אך לא יותר משני ילדים. לא צריך להצביע על זה.

אז אנו מצבעים על הנוסח כפי שהציעה היועצת המשפטית. לא יותר משני ילדים?

כלומר התקרה היא תוספת של אלפיים שקלים.

זה אגב עוול שנעשה בכל החוקים במדינה לגבי ילדים. מדינת ישראל כנראה לא אוהבת מספיק ילדים. תביאו רק עד שניים וגם זה הם עושים טובה. זה עוול גדול מאוד. זה נוגד את יסודות קיומה של מדינת ישראל כמדינת היהודים וגם של המוסלמים.

מנסה כל הזמן להאיר את זה, ומניח שיבוא יום, ובכל עניין שמדובר בילדים, כל ילד וילד. זה שיש לו שני אחים לא שולל ממנו את הזכות לקבל מה שמקבל אח שלו. זה עוול גדול מאוד. אפשר להציע על כל ילד, נקודה,

הממשלה לא מסכימה, מחוק הביטוח הלאומי, גם בחוק נכי צה"ל. אנו לא מדברים על סכומי עתק. בבקשה.

אני יושבת-ראש עמותת בת מלך, עמותה שפועלת בתחום של אלימות במשפחה בתוך הקהילות החרדיות. אנו מפעילים בשיתוף הרווחה את שני המקלטים ובימים אלו מקלט חדש, בית שלישי,

או יושבים כאן, ובמקום נוסף במדינת ישראל ברגע זה מוקם מקלט שלישי לנשים מהחברה החרדית. אני מאוד מודה על הצעת החוק. כל שקל הוא משמעותי. יחד עם זאת, נשים שעוזבות מקלט, ואני מדברת מתוך המקלטים בכלל ומתוך המקלטים שלנו, נשים שיוצאות עם ארבעה וחמישה ושישה ילדים, ותינוקות שנולדו במקלטים רק בתקופה האחרונה, העזיבה של בית אלים הוא כה קשה. ההגעה למקלט, תהליך שיקום ועזיבת מקלט, ואנו מלווים את הנשים הללו שנים לאחר עזיבת המקלט, אין ספק שאדוני יושב-ראש הוועדה, ההתייחסות לכל ילד גם בדירוג, גם בתקצוב זה דבר שיש לתת עליו את הדעת לכתחילה באופן רוחבי בכל סעיפי התקציב. כל שקל הוא מבורך, אבל גם כל ילד הוא בפני עצמו, ואני מצטרפת שוב לתודה ולהערה של כבודו.

אני מבקש ממשרד הרווחה בין הקריאה הראשונה לשנייה ושלישית, שכל ילד יקבל את התוספת של האלף שקל, לא משנה אם הוא ילד ראשון או חמישי. בינתיים אנו מאשרים את ההצעה כפי שהוקראה על ידי היועצת המשפטית. מי בעד להעביר את הצעת החוק לקריאה ראשונה במליאת הכנסת? הצבעה רק אם נעבוד באמת על העניין של הילד. אין מתנגדים לכן ההצעה אושרה.

לציין עלות תקציבית וראיתי שנשלח לוועדה שזה 3 מיליון שקלים. השאלה אם זה נעשה לגבי 11 או 13? חשוב שהעלות תהיה מדויקת בנוסח. אנו מדברים על עלות של 3 מיליון ומתווכחים על זה ומבזבזים זמן על 3 מיליון? 11 כבסיס. 13 כמקסימום. ההבהרה הובהרה. הצעת החוק תעלה לקריאה ראשונה, ואחרי הקריאה הראשונה נדון בין השנייה והשלישית לכל התיקונים שירצו לתקן. תודה רבה, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 12:55.